כ"ט בכסלו התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא רביזיה להצעת חוק קליטת חיילים משוחררים, הוראת שעה, נגיף הקורונה, מענק חד פעמי, התשפ"א-2020. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים פה, כולם, 100%, שמונה במספר, אישרו את הרביזיה.

אני אחדש את הדיון במה שאמרתי אתמול, הוועדה הזאת הוקמה לאור בקשתו של דוד ביטן שרצה להעביר את הנושא הזה אליו. שה' ישלח לו רפואה שלמה, בשם כולם. מאחר שהנושא הזה הוא שורשי בוועדת העבודה והרווחה אמרתי שאני הולך לקראתו ונקים ועדת משנה משותפת לוועדת הקליטה ולוועדת העבודה והרווחה. לא ועדת משנה, ועדה משותפת. ועדה משותפת שהוא ינהל אותה. לצערי הבן אדם חלה, הוא לא יכול היה לנהל איתה, אבל דיברתי איתו והוא אמר לי: חיים, אל תחכה לי, תנהל את זה ותעביר את זה. מפה אנחנו, לפי המלצתו של אבוטבול ולפי המלצתם של כולם, מאחלים לו רפואה שלמה. דוד בן מרגלית. כן, אנחנו מזכירים אותו בתפילה. מאחלים לו רפואה שלמה, שיחזור אלינו במהרה. אמן, בריא ואיתן. בריא לגמרי, כי וואלה, אנחנו צריכים אותו, באמת אנחנו צריכים אותו. תרם המון למעננו. לאחר שהרביזיה נפתחה, היו פה אתמול שניים-שלושה נושאים.

עשינו חשבון וכשחזרתי לחדר אמרתי טעיתי כשאמרנו 40.5 מיליון והכפלנו ב-12 ואמרנו שהמענק הוא חד פעמי, הוא לא כל חודש, אז זה ירד ל-4.5 מיליון. הנושא השני, היו פה אוכלוסיות שלא הכנסנו. ישבה המנהלת של ועדת הקליטה ואמרה שיש כ-244 בנות שירות שאנחנו דילגנו עליהן. הייתה לי שיחה עם שר האוצר, אמרתי לו: תשמע, אתה יכול למשוך את הצעת החוק, אבל אין לנו עניין למשוך את הצעת החוק, ואמרתי שאני רוצה במסגרת של עשרה מיליון שקל, עלויות של עוד עשרה מיליון, סדר גודל של עשרה מיליון שקל, לא פחות, רוצה לאשר את התקנה הזאת, לתת לכל האוכלוסיות ואני ארד חזרה ל-30 בדצמבר, שיש לנו תמיד את האופציה, אם העסק יתארך, אולי אין לנו יותר מדי עבודה, אבל אם העסק יתארך נעשה מאמץ גדול ונביא הארכה של התקופה. לכן מאחר שנכנסים מאות אנשים, אם 1,001 זה אלפים אז אלפי אנשים, אנחנו מכניסים אותם פנימה. איך אלפי אנשים? אלפי אנשים. אם 1,001 זה אלפים אז אנחנו מכניסים אלפי אנשים שלא היו אמורים להיכנס וזה לא בסדר שהם לא היו אמורים להיכנס, כי למעשה הם זכאים גם. אז תיקנו את הסרט הזה. אני יודע שכל דבר שאנחנו עושים הוא אף פעם לא מושלם וכשהולכים הביתה אחר כך אומרים רק רגע, שכחתי את זה ושכחתי את זה. אז אני בכל זאת חושב שהגענו למצב ש - - - אבל כמה הכנסנו?

אפשר להעביר את התקנות האלה ולתת לאנשים שזכאים את מה שמגיע להם ואחר כך אתם תגידו את מה שתגידו, אבל אני אתן ליועצת המשפטית שתגדיר מי נוסף בהגדרות ומי יקבל עוד. אז נלך לפי הסדר של הנוסח. דבר ראשון, בסעיף קטן (2)(א) אנחנו מחזירים את התאריך, כפי שאמר יושב ראש הוועדה, למי שהשתחרר במהלך שנת 2020, כלומר מ-1 בינואר 2020 עד 31 בדצמבר 2020 ומורידים את הנושא של יוני. זה דבר ראשון. הדבר השני, היה לנו את הקבוצה של מי שאמור לקבל את המענק המוגדל ביותר, 4,500 שקל, באופן חד פעמי כמובן. בקבוצה הזאת נכללו לנו קודם חיילים משוחררים בודדים וחיילים משוחררים שבמהלך תקופת השירות שלהם אושר להם מה שנקרא תשלומי משפחה. מי לא היה בתוך הקבוצה הזאת? כל מי שהוא מקביל פחות או יותר במצב שלו לחיילים בצה"ל, אבל משרת בשירות לאומי או בשירות לאומי אזרחי, גם בצד של הבודדים וגם בצד של המקבילה לתשמ"ש, שאין בדיוק כזה דבר,

בשירות לאומי ובשירות לאומי אזרחי, ולכן ניסינו לחפש הכי הכי קרוב שיש מבחינת ההגדרות כדי לכלול גם אותם בתוך הקבוצה הזאת. מאלה שמקבלים דמי כלכלה. אלה שאבוטבול המליץ עליהם. ואתה תמכת. זה חדשים נוספים. העניין הוא שהמתנדבים ומתנדבות בשירות לאומי, אין להם גם דמי כלכלה, אז מה שאמרנו זה מי שנשוי. כי זה מקביל וזה הכי בקירוב שהצלחנו להגיע עם הרשות להסכמה עם משרד האוצר. אז אני רוצה להציג את הקבוצות האלה שסיכמנו איתם פה. אמרנו שהמענק יהיה בסכום של 4,500 שקלים חדשים, המענק המוגדל, לחייל משוחרר שהוא בודד, זה כבר דיברנו אתמול, חייל משוחרר שבתקופת שירותו הצבאי אושרה בקשתו לתשלום משפחתי בהתאם להוראות חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשירות חובה כנוסחם בפקודת הצבא. גם על זה דיברנו אתמול, כאן עדיין אין חידוש. עכשיו אנחנו מגיעים לחידוש. חייל משוחרר שבתקופת שירותו בשירות לאומי אזרחי קיבל דמי כלכלה כנשוי או כנשוי עם ילד אחד לפחות לפי תקנות שירות לאומי אזרחי (דמי כלכלה והיקף השתתפות של גוף מפעיל), התשע"ד-2014, שזה לא בדיוק תשמ"ש, אבל זה הכי קרוב שיש לתשמ"ש, או מי שבעת שירותו בשירות לאומי היה נשוי, כי פה אין איזה דמי כלכלה שמשולמים. אבל זה בעצם כולם, זה גם אם הוא עבד,

לא מבינים כשאתה מדבר, אתה בדרך כלל מדבר דברי טעם. לא, אני מנסה להבין. עוד לא הגענו לבודדים.

אני לא מדבר על הבודדים, אני מדבר ספציפית על מה שהקראת עכשיו. כי גם כאלה שהיו עם תשלומי הכלכלה, אבל בעצם רוב החבר'ה בשירות לאומי אזרחי עם תשלומי כלכלה, כלומר זה תשלומי משפחה, הם גם נשואים כי אתה לא מקבל תשלומי כלכלה אם אתה לא נשוי. יש פה כפילות. זה דבר אחד. דבר שני, את באמת כבר מרחיבה את זה עד כלל המשרתים למעשה. תקשיב, כלל גדול בתורה, יש כלל - - - גם זה נהנה וגם זה לא חסר,

כלל גדול בתורה, זה נהנה וזה לא חסר. כל אלה מקבלים, עד שהבאנו להם את זה, וואלה, שיקבלו.

האם הם צריכים להיות גם ברף הכי גבוה של 4,500 שקל כולם?

הם לא עשירים מדי. אתה לא נותן להם לקנות וילה, זה כולו לסנדוויצ'ים.

אולי למרוח עוד משהו שם. אני רק רוצה להסביר לחבר הכנסת, בתקנות של דמי הכלכלה יש לנו שלוש קטגוריות של דמי כלכלה שמשולמים, למי שהוא רווק במדרגה אחת, למי שהוא נשוי במדרגה שנייה, למי שהוא נשוי עם ילד אחד לפחות במדרגה שלישית. אז בשיחה עם השירות בעצם זה מה שהם ביקשו, לתת לכל מי שהוא נשוי, שבקטגוריה הזאת יש משהו כמו 70 משרתים,

ומי שהוא נשוי פלוס ילד, אמרתם שיש בקירוב, כמה?

אמורים להשתחרר בשנת 2020 בערך 500. יהיו 600 וקצת איש בקטגוריה הזאת. ומי שהוא רק נשוי זה 70. אז כאלה שיש להם ילדים צריכים לקבל יותר וכאלה שאין להם מקבלים יותר. כשתעבוד באוצר תחסוך לנו. בדמי הכלכלה הם באמת מקבלים יותר, אבל כאן אנחנו מדברים על המענק. בסדר, עד שהבאנו להם. הם לא עשירים. אבל בשביל זה אנחנו יורדים בחצי שנה, אם אני מבין נכון. לא, אתה לא יורד בשביל זה, כי אחרת היו עושים פלאט ל-60 מיליון. תאמין לי ש כמה זמן אתה איתי פה? מאתמול, נכון? לא, הייתי גם לפני כן, לא שמת לב, אבל הייתי.

אני רק מנסה להבין גם מבחינת תאריכים. כי אם היה אפשר יותר הייתי לוקח יותר. השאלה אם אפשר להתעקש בעוד חצי שנה. בטח שזה לא בר השוואה. גם אתה מבין שאני מבין שזה לא בר השוואה בסכומים, החצי שנה. אני לא יודע אם זה לא בר השוואה באנשים, באנשים אנחנו נקבל יותר. באנשים אנחנו נקבל יותר,

אנחנו נפגע גם בכאלה שהשתחררו החל מ-1 בינואר 2021. בסדר, זה לא היה לנו. זה לא היה לנו מלכתחילה, אבל זה מה שרציתם מאוד להרחיב אתמול. אז רצינו להרחיב אתמול וקיבלנו את זה, כי הם היו יכולים למשוך את זה ולא היית מקבל כלום.

אל תהיה בטוח. אני לא בטוח בכלום. בממשלה הזאת אני כבר לא בטוח בכלום. זאת אמנם אמירה נכונה, אבל בתקופה הזאת - - - לא בטוח בכלום. תקשיב, אם אני הייתי צריך להיאבק על הבטחת הכנסה לאזרחים הוותיקים ולעשות פה מלחמה על זה, אז אני לא בטוח בכלום, על הרטרואקטיביות לשנה של 40 מיליון. לא בטוח בכלום. אנשים שהגדירו אותם, כולו ביקשו זכויות. לא בטוח בכלום. אני יודע איך גנץ יקום בבוקר? אני הייתי אומר איך כץ יקום בבוקר ואם עכשיו עם תוכנית חדשה. אני גם כץ, יש הרבה כצים. כץ שר האוצר. הוא בבידוד, הוא לא הולך לישון. בוא נדבר על הקבוצה הבאה. הקבוצה הבאה שדנו עליה אתמול זו הקבוצה של הבודדים. מה שעשו בשירות האזרחי, במנהלה, זה לקחת את ההגדרה שיש בפקודות צה"ל, ההגדרה המצומצמת יותר, ולנסות להתאים אותה גם לעניין שלנו. אז מה שאנחנו אומרים, חייל משוחרר שבעת סיום שירותו בשירות לאומי אזרחי או בשירות אזרחי יתקיים בו אחד מאלה: הוריו גרים בחוץ לארץ. לדעתי מיותר 'דרך קבע', הם גרים בחוץ לארץ. אם הם גרים בחוץ לארץ הם גרים בחוץ לארץ. זו שאלה לערן יוסף כי זה צריך להקביל להגדרה של צה"ל. זה לקוח גם מחוקת התשלומים לחיילים כי אנחנו לא רוצים שמישהו שנסע לחודשיים לגור בחוץ לארץ ייכנס בפנים, מדובר על מגורים מגורים. נסע לחודשיים לחוץ לארץ נחשב חייל בודד?

זה מה שאנחנו לא רוצים לכן אנחנו אומרים דרך קבע.

הוריו גרים בחוץ לארץ דרך קבע, הוא יתום מאב ומאם, הוא זכאי לקצבה לפי פרט (2) לתוספת הראשונה לחוק הבטחת הכנסה, שזה מדבר על ילדים נטושים שמקבלים מעל גיל 18 את הקצבה לפי חוק הבטחת הכנסה. שתי הקטגוריות הבאות, ה-1,800 וה-1,000 שקלים, זה לא מחדש כלום לעומת אתמול ולכן אני מדלגת על זה. החידוש הבא שיש לנו זה בנוגע למתי ישולמו המענקים. מענק כאמור בסעיף קטן (א)(2), שזה כל המענקים החדשים, זה לא ה-500 שכבר היה קודם אלא המענקים החדשים, ישולם לחייל משוחרר בתוך חודש מיום סיום שירותו הסדיר. ולעניין חייל שסיים את שירותו הסדיר לפני יום כ"ט בכסלו התשפ"א, 15 בדצמבר, עד יום ט"ז בטבת התשפ"א, 31 בדצמבר, קודם זה היה יום כניסתו לתוקף של החוק, אנחנו מעדיפים לקבוע תאריך כדי שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים. זה רק צריך לברר עם הקרן, לדעתי זה בסדר, אני חושבת שהדבר היחידי - - - יעל, זו הוראה שהיא לטובת הקרן, זה נותן להם יותר זמן לשלם. אין לי בעיה, אני רק אומרת - - - ערן אמר שזה מקובל עליו. אם ערן אמר שזה מקובל עליו זה בסדר. ערן אמר שזה מקובל עליהם. ואני חושבת שזהו.

קודם כל אני חייב לומר מהניסיון הקצר שלי מול משרד האוצר שכל מה שקשור לחיילים הם בדרך כלל מאריכים, זאת אומרת היו שלושה מענקים לחיילים בודדים שהוצאנו פעם אחת כל פעם שהם מרגישים את הצורך אז יש. מה שכן מפריע לי ומטריד אותי זה שברגע שלא תהיה כנסת, גם הם אם ירצו לעשות את זה לא נוכל לתת להם כי הכנסת לא תתפקד. יש ועדת כספים יש כל הזמן. אז זהו, זה דבר ראשון שרציתי לשאול. במידה שזה לא מתקיים אולי כדאי להכניס סעיף, לתת לשר האוצר את האפשרות להאריך את זה בלי כנסת.

לא רוצה לתת להם שום דבר בלי כנסת, כי הם יקבעו לנו נורמות שלא טובות לנו אחר כך. היה לנו היום דיון איתו שהם לא אמרו לנו שמי שמושך כסף מאבד את הביטוח.

מה, ההסתדרות הלאומית? לא. ולכן, מי בעד התקנות כפי שאושרו? אתה בטוח שוועדת הכספים תתכנס? תתכנס ונוכל לתת גם לאלה שישתחררו החל מ-1 בינואר 2021? אם האוצר ירצה נוכל. ועדת הכספים מוסמכת לעשות את זה בכנסת? יש ועדת הסכמות. אתה מבקש ואם הנושא מספיק חשוב מאשרים. מאה אחוז. מי בעד הצעת החוק כפי שהוקרא? שמונה חברי כנסת שנמצאים פה. פה אחד. ועדיין לפרוטוקול, זה שקיצרנו לחצי שנה אני מקווה שנוכל לחדש את זה. הצבעה בעד שמונה אושר. בהצלחה. הישיבה ננעלה בשעה 13:00.